צהריים טובים.

התשפ"ג-2023. צו בריאות העם הנוכחי בנושא זה עמד בתוקפו עד ליום 23 ביולי 2022, ואולם בשל הוראות סעיף 38 לחוק

רק אם הם עושים בדיקת אנטיגן שלילית או מציגים הצהרה שהם עשו בדיקה כזאת 24 שעות לפני,

אבל עקב ההתייצבות במצב התחלואה אנחנו מבקשים להוריד

אנחנו כרגע בוחנים את המדיניות. הכוונה היא כן להמשיך בחלק מהמוסדות,

אבל זה משהו שנבחן בימים אלה. קצת נתונים על תחלואה קשה. גם כאן אנחנו יכולים לראות בסך הכול מגמה יציבה,

כמה מילים על מגמות תחלואה בעולם, כי קצת קשה להסתכל עלינו. בסוף צריך לראות את

מערך מודיעין בריאות שבחטיבת בריאות הציבור מבצע

שם אנחנו רואים שלפחות מחצית מהן עדיין השאירו את חובת הבידוד בתוקף לפחות לחודשים

כלומר, עדיין ההצהרה בתוקף והעולם נוהג להתייחס לזה עדיין כמצב פנדמי. אם מעניין אתכם לראות כמה דוגמאות של מדינות שיש בהן עדיין חובת בידוד. בחלק מהמדינות שימו לב שחובת הבידוד היא יותר ארוכה ממה שקיים

אי אפשר להתייחס ל"מגן אבות" בשונה ממה שקורה במחלקות פנימיות. אם רוצים להחיל איזושהי הבנה קלינית כלפי חולים,

אולי להשוות את זה לתנאי בתי החולים.

אבל משרד הבריאות, אתם כן השארתם הוראה בצו שאומרת שהמנהל יכול להורות. אז אולי תגידו על זה כמה מילים, אולי זה נותן פתרון. בידוד וחובת עטיית מסכה הן הגבלות שעדיין יש להן משמעות על כולם. אגב, לא רק

אנחנו מאוד שונים. אני כן חושב שאפשר היה לתת למנהל המוסד סמכות כזאת באישור.

אני יכול להחליט שאצלי יש איזושהי התפרצות, להודיע למנכ"ל משרד הבריאות שאני מבקש שיחיל עליי את התנאים הללו.

תודה על הנתונים, אילנה.

לא סיפקו לי הלינק אז נכנסתי מאוחר ולא שמעתי את הדברים שאמרת בראש המצגת. בכל מקרה, מה שאני אומר זה דבר פשוט. אנחנו יודעים היום, גם אם מוצאים את אותם מאומתים, שהקטלניות של זני האומיקרון שאותם אנו מזהים כרגע בארץ היא עשירית מהקטלניות של זני השפעת. אנחנו לא בדיון כרגע על חוק סמכויות ואם יגיע זן ה-DBD. אבל כשזה כל כך צומצם ואנחנו מתייחסים לזה כמשהו. אבל אתה אומר במקום להפוך אותם לעבריינים, צריך לדעת איך המנגנון כדי בסוף אם כבר אנחנו מחליטים שזה יורחב. אדוני, אני אסביר את דבריי. בואו נגיד שמצאנו מאומתים, אז מה? יש גם מאומתים לשפעת. גם אני עכשיו עם וירוס, כמו שאתה שומע. אז אני בבית ואני לא יוצא החוצה, אני לא אגיע חלילה לכנסת להדביק מישהו ואני שומר על עצמי בבית. וכך האזרחים נוהגים, זה דבר טבעי. אם הקטלניות של האומיקרון היא עשירית מאשר השפעת, אז למה צריך את הבידודים האלה? אז אם אדם חולה, גם אם זה באומיקרון, אז הוא יישאר כמה ימים בבית, הוא לא צריך להישאר שבעה ימים בהכרח. לא צריך להפוך אותו לעבריין אם הוא יצא לפני. זה מה שאני מנסה להגיד. לא אחזור על דבריי בדיונים הקודמים. דיברנו גם שהלונג-קוביד הוא זניח. הדברים האלה מאחורני עם זני האומיקרון. צריך להתאים את עצמנו למציאות. גם אם אתם מחליטים בכל זאת להמשיך עם הבידודים, שלדעתי זו טעות גמורה, כי לא עושים בידודים לשפעת והיא הרבה יותר קטלנית, אז אף אחד לא עונה לי מה ההיגיון בדבר הזה. אני אשמח לשמוע את אילנה גנס מתייחסת לנושא. וגם אם כן, אז תקבעו בידוד של ארבעה ימים ולא של שבעה ימים. צריך להתחיל במגמה מסוימת. צריך להבין שאנחנו נכנסים לחיים לצד קורונה, והיום זה מצחיק לדבר על זה כשכבר דיברנו על לחיות לצד קורונה כבר לפני יותר משנה.

תודה רבה. קודם כל, לגבי שבעה ימים או ארבעה ימים, לפי מה שהוא אומר כנתון. כרגע החובה היא חמישה ימים בתנאי שאין תסמינים ובדיקות אנטיגן שליליות. אם הבדיקות חיוביות זה שבעה ימים. כי עדיין מתייחסים לזה כמשהו שהוא מדביק? אדם שיש לו בדיקת אנטיגן חיובית זה בוודאות אדם שהוא עדיין מדביק. עו"ד פסטרנק, אנחנו מנרמלים לא אקרא לזה מנרמלים את החיים ועדיין כל עוד שהקורונה לא הוגדרה כעוד סוג של שפעת, אז אמנם צמצמו ומנסים ללמוד את זה, אז אנחנו משאירים את זה כחלק. אז רק אם הם יכולים לתת הצדקה אפידמיולוגית למה צריך בידוד של חמישה ימים או שבעה, בהתאם לנוהל. כי הם טוענים שזה מדבק. כמובן, אני מבין. אבל גם השפעת מדבקת. אני מבקש את ההצדקה האפידמיולוגית. על זה עניתי, שכל עוד ועדיין במדינת ישראל לא הוכרז שהקורונה על מגוון הזנים היא כמו אחד מסוגי השפעות, אז אנחנו מתייחסים לזה בצורה אחרת. אבל זה בדיוק מה שאתה אמור לבדוק בתור ועדת בריאות. אתה צריך לדרוש מהם שייתנו לך הצדקה. כי גם ארגון הבריאות העולמי עדיין לא מתייחס לזה כעוד שפעת. וגם עובדה שיש עוד עשרות מדינות בעולם שנוקטות במדיניות של חובת בידוד. ראינו במצגת, הוצג כאן. כן, אבל אני שואל את משרד הבריאות מה ההצדקה לכך. הוא עושה כל הזמן הערכות מצב. ההצדקה היא בעיקר להגן על אוכלוסיות בסיכון, ששם עדיין, למרות שהם מחוסנים ואנחנו רואים פחות תחלואה, עבורם זה יכול לגרום לתחלואה קשה ולתמותה. גם עם אוכלוסייה בסיכון, האדם עצמו עוטה מסכה. ברגע שהוא נמצא ליד אדם חולה ומדבק, הסיכון שלו להדבקה, גם אם הוא עצמו יעטה מסכה, הוא עדיין נמוך מאוד. אז אני מתמקד ב"מגן אבות" עכשיו. למה אתם לא עושים בידוד לחולי שפעת? הקטלניות של זני האומריקון היא עשירית משל השפעת, אז למה כדי להגן על אותם אבות ב"מגן אבות" אתם לא עושים בידודים שם? אתם מדברים בלי לתת את הרציונל האפידמיולוגי. אתם נותנים סיסמאות שארגון הבריאות אמר וההוא אמר.

זה מבוסס על הערכה בגלל הפוטנציאל להיווצרות וריאנטים. אנחנו כל כמה שבועות רואים וריאנטים חדשים. עו"ד פסטרנק, ראית לפני שבועיים עם החשש שהגיע מסין, עד שלא בדקו וראו שזה עוד אחד מזני אומיקרון. יש לי הצעה קונקרטית. תאריכו את הצו הזה כרגע לשבועיים, כמו שהיינו בקורונה נפגשים פעם בשבועיים. אבל חודשיים היה שקט ואז הגיע הסיפור מסין. אין כרגע זנים חדשים. למה אוטומטית? למה הקלות הזאת? למה היד על ההדק כל כך קלה? יושבים אותם אבות ואימהות, הם צריכים להיות בבידוד. זה משפיע על הנפש שלהם, זה משפיע על הבריאות הנפשית שלהם. שפעת היא קטלנית פי עשרה, אין היגיון בדבר הזה. אתם צריכים לחשוב על הנזקים שנגמרים כתוצאה מהמדיניות. ואני הצגתי במכתב ששלחתי לכבודו ולכל חברי הוועדה את הנזקים על פי מחקרים, לא על פי עמדתי שלי כעורך דין. אלה מחקרים שמראים את הנזקים של ההגבלות האלה. אז אנא מכם, אני מבקש לשמוע הצדקה מדוע לא להשאיר כרגע לשבועיים ובעוד שבועיים לראות שאין זני אומיקרון אז אולי לבטל. למה צריך להאריך לחודשיים קדימה? אנחנו נשקול את הנושא. תודה רבה לך, עו"ד פסטרנק. תודה רבה על השתתפותך. תודה. יש אפשרות לשקול לקצר? לנו אין בעיה לקצר.

כמו שאמרתי, כל כמה ימים אנחנו עושים הערכת מצב עם נתוני תחלואה. כמובן שאם יש צורך אנחנו נמצאים פה בשביל לחדש. ההערכה היא שהסיכוי שנראה שינוי בין החודשיים לבין השלושה הוא יחסית קטן,

אנחנו מטריחים את הוועדה ומכנסים דיון. אם יושב-ראש הוועדה כך יחליט אנחנו נעשה, רק שמבחינת הטווחים של הזמן זה לא ישנה. אני שומע את ההמלצות ואנחנו נעשה כמובן הערכות מקבילות בנושא הזה. אני רוצה שהיועצת המשפטית, עו"ד יעל סלנט, תקרא את הצו,

ואנחנו נצביע עליו. בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(1)(ב) ו-(ג) ו-(2)(א) לפקודת בריאות העם, ובהתקיים סעיף 20ז(2) לפקודה, אני מצווה לאמור: תיקון סעיף 1, כמו שהסבירה דניאל, פה זה כל מיני הגדרות מיותרות שנמחקו: בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה), התש"פ-2020, (להלן הצו העיקרי), בסעיף 1 ההגדרות "אורח", "בדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי", "חוק הטיס", "כלי טיס", "מוסד בריאות", "מוסד רווחה", "מעבר גבול יבשתי", "מפעיל כלי טיס", "מפעיל כלי שיט", "תחנת גבול", "תסמינים" יימחקו. ביטול סעיף 3ר. סעיף 3ד לצו העיקרי בטל. כמו שהסבירה דניאל, זה מדבר על חובת ביצוע הבדיקה לאורחים במוסדות בריאות ורווחה. היא הרחיבה בזה אז אקצר. תיקון סעיף 3ה. בסעיף 3ה(א) לצו העיקרי, פסקה (1) תימחק. פה מדובר על חובת עטיית מסכה של אורח או עובד בעת שהייה במוסד רפואי או מוסד בריאותי או מוסד רווחה. תיקון סעיף 4. עכשיו הוועדה בעצם צריכה להחליט האם היא מגבילה את התוקף או שהיא מאשרת שלושה חודשים כפי שהתבקש. התבקש עד ה-15 במאי 2023, והוועדה צריכה להחליט האם היא מאשרת את כל התקופה או שהיא רוצה להגביל את התוקף לזמן קצר יותר. וגם כמובן אם לא תהיה לזה סיבה, המשרד יגיע מיוזמתו ויקצר. אל תשכחו את זה. זה לא אומר שלא נגיע לפה. אפשר גם לעשות את הדיון שבועיים קודם או שלושה שבועות קודם. אז הוועדה מחליטה: בסעיף 4(א) לצו העיקרי, במקום עד יום כ"ד בתמוז התשפ"ב (23 ביולי 2022), יבוא עד יום כ"ד באייר התשפ"ג (15 במאי 2023). תחילה. תחילתו של צו זה ביום כ"ה בשבט התשפ"ג (16 בפברואר 2023). זאת אומרת, בהצבעה אנחנו מצביעים על הצו כמו שהוא, ללא

יוצא יום העצמאות השנה? אפשר לעשות עד יום העצמאות. אני מצביע. הצבעה הצו אושר כמובן שאין חברים. אני בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים.

תודה. הישיבה ננעלה

15:10.